בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת 16 בנובמבר 2020, כ"ט בחשון התשפ"א. הנושא: הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף-2020. איתי, אתה רוצה להגיד לנו איפה אנחנו? הגענו עד סעיף 31. סעיף 30 לא אושר, כי אתה, אדוני, הגשת בקשה לדיון מחדש בסעיף. כמו כן, על הפרק בקשות לדיון מחדש בסעיף 25, שאתה וחבר הכנסת מתן כהנא הגשתם. נפתח את סעיף 25 לדיון. מי בעד פתיחת סעיף 25 לדיון? הצבעה אושר. פתחנו את סעיף 25, כי חשבנו שלא נכון יהיה להטיל אחריות מלאה על ספק גז. פתחנו את זה לדיון מחדש, כי חשבנו שצריך פה איזה שהוא איזון. אני מבין שהגעתם לאיזון עוד יותר גדול ממה שחשבתי. סעיף 25, כמו שמופיע פה, מייצר איזון של אחריויות. כאשר ספק גז מחליף היום ספק גז אחר הוא נדרש לעשות בדיקה למערכת. ב-2007 קבענו שספק הגז הנכנס יכול לכפות על